24 בדצמבר 2018, ט"ז בטבת תשע"ט. הנושא: סביבה בטוחה מקרינה בבית הספר אורט חולון. רבותיי, אני אומר כמה מילות פתיחה. קיבלתי עשרות פניות בסוגיה הזו של אורט חולון על ידי הורים מודאגים, וכפי שאתם רואים לא מיהרתי לקיים דיון. לא מיהרתי לקיים דיון כי אני בדרך כלל נוטה לסמוך אבל גם לא בלעדית, גם על הגורמים המקצועיים. קיבלתי תגובות מכאן ומכאן. ביקשתי את תגובת עיריית חולון. קיבלתי את תגובת עיריית חולון כולל חוות דעת של מומחים מכאן ומכאן, כולל הסרת מספר פאנלים שמופנים לכיוון בית הספר, ואמרתי, אולי רעשי בחירות גם כן,

כשזה ממשיך להגיע גם אחרי בחירות, אמרתי, בוא נקיים דיון שמא יאמרו שוועדת החינוך אטומה לרחשי לב הציבור ולפניות של הורים, במיוחד הורים מודאגים, וכל מגמתנו לדאוג לילדי ישראל באשר הם, אז אני הייתי רוצה לשמוע. יש כאן נציגות של ההורים? כן. בבקשה. אני תהילה גייגר אוסטרוביץ'. אנחנו הגענו לפה מאחר ואנחנו מנסים לגרום לבעיה להיפתר, בעיה של פחד, בעיות בריאותיות עקב מיקומה של אנטנה סלולרית מסוג תורן קרקעי של חברת פלאפון, שנמצאת בצמידות גבוהה, 15 מטר

של פלאפון או של פרטנר? זה פלאפון ועליו מותקנים כל החברות. במשך תקופה ארוכה האנטנה הזו משבשת את שנת הלימודים הנוכחית. הילדים ישבו בבית שלושה חודשים, שבתו. לא כולם, נכון? את החודש וחצי הראשונים זה היה כולם. כשהבנו שכיתות י"א-י"ב נכנסים למסלול של בגרויות ועלולים להיפגע, נאלצנו להחזיר אותם בלב כבד ובחשש גדול, כי הבריאות של הילדים זה לא נתון למשא ומתן. כיתות ז' עד ט' שבתו. אנחנו גילינו במהלך השלושה חודשים האלה ש-58% מהילדים סובלים מבעיות בריאותיות עקב קרינה. ל-19% מהם יש גם הוכחות רפואיות משנה שעברה. אנחנו במשך תקופה מאוד ארוכה ניסינו להגיע לפתרונות עם העירייה, ללא הצלחה. ברור שבפנינו יש פתרון בנוי. אנחנו עברנו כמה שלבים בתהליך. אנחנו יודעים שהבעיה הזאת כבר מוכרת. בשנת 2005 כבר בוועדת הפנים בראשות חבר הכנסת יורי שטרן ז"ל פתחו את הישיבה עם התחייבות כתובה של חברות הסלולר דאז להורדת אנטנות מהסוג הזה שצמודות למוסדות חינוך. ההתחייבות הזו לא מומשה. בנובמבר הייתה ישיבה נוספת בוועדת הפנים בראשותו של חבר הכנסת יואב קיש, וגם בית הדין לעבודה האזורי התייחס לסוגיה הזו, אז אנחנו כבר יודעים שהפתרון שבפנינו הוא פתרון בנוי ממספר שלבים כפי שהוצע במתווה של חבר הכנסת קיש. שלב א' זה הסרת שלושת הפאנלים, שלב ב' זה הסרה מלאה של האנטנה. עיריית חולון וחברות הסלולר הגיעו לתובנה לאחר לחץ שלנו ההורים שחרדים ופוחדים, והסירו שלושה פאנלים שפונים לבית הספר. זה שלושה פאנלים מתוך תשעה קיימים. זה לא ארבעה?

שלושה מתוך תשעה קיימים, אז אפשר להגיד שהשלב הראשון מומש. ברור לנו שזה איזשהו פתרון זמני. ברור לנו שהפתרון הזה איפשר את פתיחת הסמסטר ואת שנת הלימודים באיחור של שלושה חודשים, ועכשיו אנחנו מדברים על השלב השני, להסיר את האנטנה במלואה. זה הפתרון שכולם מצביעים עליו. גם ממונה הקרינה הארצי, פרופ' סטיליאן, הוציא מכתב לעיריית חולון ולחברות הסלולר ב-11 בדצמבר ועד כה לא נראה שיש איזושהי התקדמות. מבחינתנו הטיימינג כרגע הוא היום ועכשיו. אנחנו בלוחות זמנים מאוד קצרים. אנחנו בנקודה קריטית. אנחנו מדברים על מועד הרשמה לבית ספר.

חוות דעת שאומרות שאין קרינה ברמת סיכון, לא מניחות את דעתך? בוא נגיד כזה דבר, טענו שאין קרינה בפרוזדור. קודם כל, במדינת ישראל אין תקן בנושא קרינה. יש הכול בגדר המלצות, שחייבים לקחת את זה בחשבון. דבר שני, טענו שאין קרינה בבית הספר, ובפרוזדור גם של החטיבה וגם התיכון היה 7.4 מיקרוואט. כשהסירו את הפאנלים אז הערכים האלו ירדו. אנחנו כן יכולים לראות שבשישה הנותרים יש איזשהו סוג של מגמת עליה. יש לנו פה גרף שמראה את העלייה ההדרגתית שנמצאת, זאת אומרת שכן יש קרינה. הבעיה לא נפתרה. גם באזור הקופיקס אנחנו יכולים לראות פה איך האנטנה נמצאת ביחס לילדים, ברמת חצר-קופיקס מול האנטנה. שם גם יש רמות קרינה, אז הטיימינג כרגע הוא מאוד קריטי. למה קוראים לחצר קופיקס? כי יש שם מכרז של קופיקס. אז הם מקבלים קפה ב-5 שקל עם קרינה. נכון. לא אופים את המאפה, הוא מתחמם מהאנטנה. כמו שאמרנו, אנחנו לקראת מועדי הרשמה. יש לנו כבר ב-13 בינואר יום חשיפה של בית הספר, ומועד ההרשמה הזה הוא קריטי בכמה אספקטים: קודם כל מדובר פה על הרשמה של תלמידים חדשים לחטיבה. פעם שנייה, הרשמה של תלמידים חדשים לתיכון, ופעם שלישית, יש עזיבה של תלמידי בית ספר שלומדים בבית הספר ורוצים לעזוב. אנחנו בטוחים ואנחנו יודעים, כי ביצענו סקר בקרב ההורים של בית הספר, שהאנטנה משמשת כטריגר גם לילדים וגם להורים לגבי ההרשמה וגם לגבי ההישארות בבית הספר. מיותר לציין שזה גם ישפיע על מורי ועובדי אורט חולון. אנחנו כן יכולים להגיד שבשנים קודמות מילאנו בין תשע לעשר כיתות. בשנה הנוכחית הצפי הוא אחת עד שתי כיתות. כמה תלמידים היום יש באורט חולון? 1,570. זה קמפוס,

נכון, כי זה שני מוסדות חינוך באותו מתחם. זה לא מוסד אחד. חטיבה זה סמל מוסד אחד, תיכון זה סמל מוסד אחר, זאת אומרת שגם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך אנחנו למעשה חרצנו את גורלו של בית ספר אורט חולון. אני רוצה להגיד עוד שני דברים. להורים, עם כל הכבוד ללימודי המתמטיקה והאנגלית, הבריאות של הילדים יותר חשובה. גם סדר-היום שהשתבש להם וגם הפגיעה החברתית שהם חוו. כרגע אנחנו לא במצב לשכנע שיש בעיה. זה משהו שכבר התקבל ומקובל. יתרה מכך, התלמידים לומדים בכיתות ממוסכות, זאת אומרת, תחת פגיעה של זכויות יסוד של שוויון מול תלמידים אחרים בבית ספר כדי שהם לא יחשפו לקרינה. המשמעות של המיסוך, שבית ספר טכנולוגי, נשללת ממנו הטכנולוגיה, כי במסמך שהוציא ממונה הבטיחות מטעם משרד החינוך הוא רשם במפורש שבכיתות הממוסכות אסור להשתמש בטלפונים ניידים, שלא נאכף על ידי המורים או המוסד שלא מוכנים לאכוף את זה. את מלינה על זה? אני כהורה, הלוואי וימסכו את כל בתי הספר. לא סמ"סים ולא ואטסאפים ולא סטטוסים.

אבל כשאתה בא ללמד גם את למידה המשמעותית של משרד החינוך, אתה לא יכול להשתמש ולממש את זה. היום יש הסכמה להסיר את התורן ואנחנו רוצים שזה יקרה. המסקנה היא אחת, אנחנו לא רוצים שזה ישאר ברמה ההכרתית. אנחנו לא רוצים לחזור אחורה. אנחנו רוצים מישהו מתוך הוועדה שילווה אותנו, שייקח תחת אחריותו, יקצוב זמנים, יפקח כדי שלא נגיע לאותו מצב טראומטי כמו שהתחלנו השנה.

יש עוד מישהו מההורים שרוצה להוסיף? אני אשמח. יעל זהבי, אני אימא לילד בכיתה ט' בבית הספר. יש רק דבר אחד נוסף למה שתהילה אמרה. לא לחזור על הדברים. אני לא אחזור על שום דבר. תמ"א/36 קיימת, חוק במדינת ישראל שרשום: "לא תותר באזור בניה עירונית הקמת אתר שידור על הקרקע". בתוך העיר

אנטנה מהסוג הזה שנמצא צמוד לבית ספר. מתי התמ"א הזו עודכנה? במאי 2002. והאנטנה ממתי?

האנטנה מסביבות שנת 2000-2001. אתה חושב שצריך תוספת על מה שנאמר? אני חושב שכדאי לשמוע. בבקשה, בוא נשמע אותך. שמי עורך דין ליאור כץ, אני מייצג הורים שפנו אלי, לילדים שלומדים בבית הספר אורט חולון. אני עוסק בנושא האנטנות בהיבטים המשפטיים כבר שנים. בדקתי את המצב. הדיון כאן עוסק בקרינה בבית הספר. קרינה צריכה להיעשות על פי תקנים של המשרד להגנת הסביבה, אבל מכיוון שהקרינה נקלטת מהאנטנות, האנטנות צריכות להיות חוקיות, מוקמות על פי חוק ואם הן לא חוקיות, צריך להוריד אותן. אני בדקתי את האנטנות האלה והאנטנות האלה כפי שנאמר כאן, הן לא חוקיות בהיבט של דיני תכנון ובניה,

מכיוון שאנטנות, כדי להקים אותן צריך היתר בניה. היתר בניה מוציאים מכוח תוכנית. במקרה של האנטנות מדובר בתוכנית מתאר ארצית תמ"א/36/א שקיימת משנת 2002. התוכנית הזאת מצד אחד נתנה עולם ומלואו לחברות הסלולר. מהצד השני, הגבילה התוכנית והתירה להקים אך ורק סוגים מסוימים וקונקרטיים של אנטנות שמפורטים על פי הנתונים הטכניים שלהם בתוך התוכנית. בדקתי ומצאתי שהאנטנות שהוקמו כאן, אנטנות דור 2 ודור 3 ואולי יש כבר דור 4, האנטנות האלה מחוץ לתוכנית, הן לא כלולות בתוכנית. כשאתה מדבר אנטנות, אתה מדבר על התורן או על הפאנלים? אני מדבר על הפאנלים שהם האנטנות הסלולריות. לא, מבחינת חוק חובת תכנון ובניה. על התורן אני מדבר. בוא אני אגיד לך למה אני חותר. נתתי לכם רק לשים את המצע לדיון, כי אני לא מתכונן באמת להיכנס לתחומי ועדת הפנים והגנת הסביבה. הסיכום שלה מדבר בעד עצמו. צריך ליישם אותו בלי שום קשר, ככתבו וכלשונו.

בהיבטים של מוסד חינוכי מאחר וכבר פה פרקתם את משתנכם המקצועית בתחום הזה. התורן יכול לעמוד משנת תרפפו, סליחה, וחברות הסלולר יכולות לעדכן את האנטנות חדשות לבקרים, וצריך לבדוק אם הפאנלים האלה עונים לתמ"א, עונים לפי המגבלות שהגבילו אותם. אני סתם אומר את זה, זורק את זה עכשיו. תמשיך.

שגם האנטנות, הפאנלים כמו שאנחנו קוראים להם וגם התורן, שזה מוט הברזל שנושא עליו את האנטנות, גם אלה וגם זה בלתי חוקיים מבחינת דיני תכנון ובניה,

מכיוון שהאנטנות הן אנטנות דור 3 ודור 4, אי-אפשר היה ואסור היה להוציא היתרי בניה להקים אותן.

יש בתוך התוכנית הארצית תמ"א/36 הוראה שאוסרת בתוך שטח עירוני להקים. התמ"א מתייחסת לאנטנות ישנות? להקים מתקן קרקעי. התמ"א מתייחסת לאנטנות ישנות ויש בה הוראת מעבר שאומרת שצריך היה להתאים את מה שהוקם לפניה לתוכנית עצמה, לבצע הליך של התאמה. כעת מה קורה כאן? שתי בעיות: אחת, מתקן קרקעי בניגוד להוראה מפורשת בתוכנית.

אנטנות שהן מחוץ לתוכנית בכלל, לכן משתי הסיבות האלה אי-אפשר היה להוציא היתרי בניה. לפני כחודשיים אני זכיתי בפסק דין ראשון בנושא הזה בבית משפט מחוזי בחיפה. יצגתי שם עשרות תושבים גם על מקרה דומה של תורן ואנטנות לדור 3 ולדור 4 שהוקם כמתקן קרקעי. שתי הטענות התקבלו על ידי המחוזי. דבר נוסף ואחרון, היה פה עניין נוסף. יש חוק הקרינה.

אמר לשר להגנת הסביבה, תתקין תקנות שבין היתר יקבעו ויגדירו מרחקים של אנטנות סלולריות ממוסדות חינוך ומבתי אבות. מתי החוק הזה אמר את זה? חוק הקרינה הוא משנת 2006, ה-1 בינואר 2006. הותקנו תקנות בכל מיני עניינים אחרים, לא בעניין הזה, לכן יש כאן חטא כפול. בואו אני אומר לכם מה החטא הקדמון. החטא הקדמון הוא כזה, ולא רבים יודעים זאת. היום מדינת ישראל

לקחת כל מבנה ראוי, לא ראוי, להפוך אותו למוסד חינוך בלי שום בקרה לא של משרד הבריאות, שום כלום. לעומת זאת הם גיבורים וטוב שכך, על מה שהוא לא ממלכתי.

כל ילדי המוכר שאינו רשמי על כל גווניו,

כל רשתות החינוך כפופים לחוק הפיקוח על בתי הספר. בודקים בציציות. לרופאה המחוזית של משרד הבריאות יש מה לומר, למהנדס הזה יש מה לומר ולכולם, ומשקיעים,

אני רואה את הדלתות המוגנות, אני רואה הכול. אין חוק כזה על מוסדות החינוך הממלכתיים. הממלכה מקלה על עצמה על חשבון שלומם של הילדים. כי צריך היה לסגור. אני לא יודעת כמה היו סוגרים.

אנחנו בני 70, ניתן להם 20 שנה הסתגלות למדינה, אבל זה שההורים בסדר, זה טוב. זה הממלכתי. אנחנו תמיד בטוחים שהממלכתי הוא מוגן, מטופל. אז הנה עוד נקודה. מילה לסיום. עיריית חולון בעקבות מכתב פניה וכל הישיבות שהיו בנושא הזה הורידה שלוש מתוך כלל האנטנות. עדיין יש אנטנות בלתי חוקיות על התורן. העירייה לא יכולה לעשות מסחרה עם החוק ולהחליט שהיא מתקנת רק חלק מהדברים. לפני כמה ימים כולנו שמענו בתקשורת שעיריית חולון נתנה קנס לאיזושהי אישה קשישה שכל החטא שלה היה שהיא האכילה יונים, ואני שמעתי את ראש עיריית חולון מתראיין ואומר,

יש חוק במדינה שאסור, אז אני אומר, עירייה שמקפידה על החוק,

קודם כל תודה רבה לך אדוני היושב-ראש. תמיד אני חייבת להודות על כך שבאמת ליבך ואוזנך קרויות למצוקות

הרי אתם יודעים, אני הייתי ראש עירייה. כאשר עמדתי על כך, הורדתי אנטנות. הורדתי אנטנות ממגן דוד כשהיו במרחק של 75 מטר מבית ספר ברנר מפני שהן היו קרובות, ואני מדברת על 75 מטר, והורדנו את האנטנות האלה. זה בידיה של עיריית חולון. אין שום סיבה שהאנטנות האלה ימשיכו להקרין, וכל יום זה נזק מצטבר לילדים, ואני מקווה וסומכת עליך שאתה תיקח את זה לתשומת ליבך ותשפיע על עיריית חולון להוריד את האנטנות במיידית. אברהם, בבקשה, יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה.

אני גם מברך על קיום הדיון הזה.

נושא חשוב מאוד להגן על בריאות התלמידים והמורים. 59% שהם נמצאים בסכנה או בזמנים של קרינה

היית אומר, קטסטרופה, ואי-אפשר להשלים עם המצב הזה. הדבר השני, יש הפרה חוקית. כמו שדובר, ב-2006 יש חוק של המרחק, אז מפרים את זה. ב-2002 - תמ"א/36/א גם אוסרת את הדבר הזה וב-2013 מנכ"ל משרד החינוך גם אוסר על הקמתן. ב-2005 - מנכ"לי

גם הם נגד הצבת האנטנות האלו במרחק כזה. יש פה הפרה בוטה של כל המהלכים החוקיים וזה בניגוד לכל ההמלצות האלו ומסכן את הבריאות של הילדים והמורים, לכן אני חושב, לא צריך להסס, מחר, עוד חודש. צריך להוריד את האנטנות האלה. כל החלטה שתקבל, אדוני היושב-ראש וחברי הוועדה,

אתכם. אני מכבד שאמרת, אפילו ההורים לא אמרו זאת וזה מעורר אצלי שאלה.

כל ההורים של חולון ישבתו, כל מערכת החינוך, לא תביאו תוצאה. יש לי ידיעה שמסתמכת על ניסיון העבר. חבר הכנסת אברהם נגוסה בצמד המילים "תלמידים ומורים", איפה המורים פה? כאן. נציג הסתדרות המורים, אדוני.

אני לא שומע את קולם של המורים. חברות הסלולר,

וגם לעירייה, אני רואה את התמונה. אני רואה את זה ליד בתים ישנים, תמ"א/38, פינוי בינוי. תאמינו לי, באותו רגע - - - זה בית ספר ששלומי מנהל?

לי אין ספק שאם בשכונה הזו עכשיו היה פינוי בינוי או תמ"א /38, לא היה עומד לחברות הסלולר שום סעד והעירייה הייתה מפנה ועוקרת. אני גם לא רוצה לומר מי נהנה מהשכירות של הבסיס של האנטנה. עזבו, אני לא שם. רבותיי, כמו שאני יודע שבכל השכונות החדשות, ח-300, כל מה שקורה בחולון, אין תורן ויש פתרון טכני, אז אני אומר גם לעירייה, גם לחברות הסלולר,

האנטנה, סליחה על הביטוי, המצ'וקמקת הזו, עם קצת רצון טוב הייתה זזה משם ומוצאים אלטרנטיבה. אל תאמרו לי שבכל הרדיוס שם אין איזו נקודה אסטרטגית שיכולה לתת,

לכם, רבותיי, הדיון הזה היום

אני לא ועדת הפנים והגנת הסביבה. ועדת הפנים והגנת הסביבה אמרה את דבריה. יש פה בית ספר, יש פה אנטנה

גם אם תשימו לי את חוות הדעת של המומחים הכי גדולים, הייתי עדיין חושש. תאמינו לי, אני מהראוטר שלי בבית חושש, לכן אני אומר לכם, תתעשתו עד סוף הדיון לקראת מה התגובה שלכם לגבי העמוד והאנטנה הזו. כעקרון דבר אחד צריך להבין, זה לא צריך להיות במקום של טובים ורעים. נכון. קצת מחשבה טובה ורצון טוב. עירייה צריכה לקחת, ללכת ולפרק את זה.

אמירה שלכם בנושא הזה. משרד החינוך פועל בהתאם להנחיות החוק. מי שאחראי עליהם במדינת ישראל זה המשרד להגנת הסביבה. יש אגף קרינה שלם שעוסק בנושא הזה. אנחנו פועלים בהתאם למדיניות שלו. יש לך תגובה ספציפית של המשרד להגנת הסביבה למקרה של אורט חולון? לאורך כל החודשים שטיפלנו בעניין הזה המשרד להגנת הסביבה אמר שאין בעיית בטיחות קרינה. מגובה בחוות דעת בכתב? ברור. אני יכול לקבל את זה?

אני רוצה לראות התכתבות שלכם בנושא ותשובה של משרד להגנת הסביבה. חד משמעי, יש חומר בלי סוף

יש מדידה. כמובן שזה לא היה מקובל לא על המורים ולא על ההורים. לאחרונה, לפני שבועיים נדמה לי, סטיליאן הוציא מכתב לעיריית חולון, ליוסי, שבו הוא מבקש שיפנו - - - מי זה סיטליאן? סטיליאן זה מנהל אגף קרינה במשרד להגנת הסביבה. הוציא מסמך שבו הוא ממליץ להעביר את העמוד למקום אחר ושהוא יסייע לו במציאות מקומות חלופיים בהיבט הביורוקרטי מהר ככל האפשר, כי הוא הבין שיש פה דברים שהם מעבר וכו'. אנחנו מאמצים את העמדה הזאת. אנחנו פועלים בהתאם למשרד להגנת הסביבה. למה אתם לא פועלים לכך שהתקנות יתוקנו על פי החוק שחוקק ב-2006? כמשרד אני חושב שזה אינטרס שלכם. אני לא חושב שזה תפקיד - - - אתה צודק. את התקנות שלכם אתם לא מצליחים לתקן בזמן ראוי, כל שכן תקנות של משרד אחר. מה זה אתה "לא חושב"? יש תקנות שמדברות על מרחקים של אנטנות סלולריות מבתי ספר. זה יושב בפרוזדורים שלכם. לומר לך כמה זמן לוקח לי להביא תקנות ילדים חולים שזה קשור למשרד החינוך? אני יודע שמשרד המשפטים זו בעיה. אני יודע שהביורוקרטיה לפרסם לציבור.

עכשיו זה בפרוזדורים שם. לפחות אל תגיב תגובה כזו. זה אינטרס שלכם תחילה. אם אתם לא תגנו על שלומם של הילדים ולא תדאגו לשלומם של הילדים, מי ידאג? קודם כל צריך להיות בוער לך. כמשרד החינוך צריך להיות בוער לך ואני רוצה לדעת אכן שמשרד החינוך מוציא פניה בזמן הקרוב למשרד להגנת הסביבה ולמשרד המשפטים לתקן את התקנות על פי החוק, אלא אם כן תגידו שחזרנו בנו ולא צריך, נתקן את החוק, אבל תנו לי תשובה. אני מבקש לקבל תשובה בנושא הזה. תודה. עירית חולון, בבקשה. בוקר טוב לכולם, שמי יוסי סילמן, מנכ"ל עיריית חולון מזה כשנתיים. א, אני אפתח ואומר שמדובר על בית ספר יקר לליבנו, בין המובילים בעיר

אורט חולון בהחלט בית ספר שמעמיד דורות מכובדים. האנטנה קיימת כ-30 שנה. אני אפתח ואומר שמוטי ששון, ראש העיר, מאוד קשוב לבעיות של התושבים, של התלמידים. הוא פנה מספר פעמים לחברות הסלולר וסוכם שאנחנו מעבירים את האנטנה. כבר ביום חמישי הקרוב אמורים להגיע אלי כל נציגי חברות הסלולר כדי למצוא אלטרנטיבות בשטח, ולכן מבחינתי העסק הזה יתבצע מהר ככל האפשר. אני לא נכנס פה לרגולציה ולרמת הקרינה, כן או לא. זה מיותר, לא רלוונטי כרגע. אני מייצג את מוטי כראש העיר והוא לקח את זה כמשימה ולכן זה מה שהולך להיות, וכל השאר מבחינתי כרגע זה לא רלוונטי.

מאז שהנושא הזה עלה, עיריית חולון פעלה? הודענו את זה לכולם כבר לפני שבועיים. כן, לי לא היה ספק. הודעתם בעקבות המכתב של סטיליאן. אני לא רב פה על הקרדיט. אתם יודעים, כל אחד רב על הקרדיט, בזכות מי זה. אתה אומר שביום חמישי הקרוב? נפגשים אצלי נציגי חברות הסלולר. כרגע אנחנו מחפשים מקום אלטרנטיבי ושיטות, כי בכל זאת גם צריך לתת שירות לתושבים בחולון. אי-אפשר להוריד את השלטר יום אחד ועסקים שלא מסוגלים בגלל מערכת כזאת או אחרת. אני אופטימי היות והמשימה הזאת מקובלת כבר על חברות הסלולר וזה בתאום מלא. אנחנו שם ונעשה את זה מהר ככל האפשר. אני יכול רק להגיד שמוטי ששון כראש העיר, כבר ב-dayone כשזה עלה, ניסינו. קיבלנו,

חוות דעת משפטיות שאי-אפשר מטעם החוק להוריד

אני לא נכנס לפה, אני חושב שזה דיון מיותר.

לא כל מה שרשות מקומית רוצה לעשות, היא יכולה. יש עורכי דין לא רק בצד הזה, גם בצד הזה. לכן אני אומר שיש פה גוד וויל טוב, יש פה את הדירקטיבה של מוטי שמוביל אותה ואני מקווה שהסאגה הזאת תהיה אחרינו בזמן הקרוב. אני מאוד מודה לך. אני חושב שגם התהליך אמנם נמשך, אבל זה שהיה רצון והוסרו מספר פאנלים לפחות שפונים לבית הספר, אז בוא נראה מה איגוד חברות הסלולר אומר. שלום לכולם, בואו נתחיל בשורה התחתונה. החברות הסלולריות מגיעות ביום חמישי לישיבה עם עיריית חולון בהזמנת עיריית חולון בפנייה של ראש עיריית חולון, וחבל שחברת הכנסת גרמן - - - הפרוטוקול נמצא בשביל כולם.

אז אני מדבר בשביל הפרוטוקול לדבריה של חברת הכנסת גרמן, שאני יכול להתחייב בפניה שכמות הפניות של עיריית חולון, פשוט נעשה פה חוסר צדק כי אין פה את ראש העיר כדי להגיב, לחברות הסלולריות היו יותר גדולות מהפנייה של חברת הכנסת גרמן. כשהיא הייתה ראש עיר והייתה ראש עיר מצוינת, הזמן שלקח לה להוריד את האנטנה הזאת המדוברת היה הרבה יותר ארוך ממה שיקח כנראה לראש עיריית חולון עכשיו - - - סליחה, מה בדיוק אתה עושה עכשיו? אתה בא חשבון עם חברת כנסת? לא, חס וחלילה. סליחה, תדלג. היית צריך להודות לה שהיא מעלה את זה לסדר-היום.

מקבל. אני רוצה לדבר קצת על האנטנה עצמה היות שנאמרו פה כמה דברים לפרוטוקול, כי בשורה התחתונה החברות באות בידיים נקיות במטרה להזיז את האנטנה אחרי פניה של ראש עיריית חולון וגם הממונה על הקרינה במקביל אלינו, ואחרי דיונים עם העירייה, של הרבה זמן,

האנטנה המדוברת, ויש לי הרבה כבוד לעורך דין כץ, אבל יש עורכי דין אחרים שאני מתייעץ איתם, שהם חושבים שהאנטנה הזאת היא מהאנטנות הקשורות ביותר במדינת ישראל מבחינת החוק, עומדות בתמ"א, עומדות בכל. אני לא אכנס לדיון משפטי כי זה לא רלוונטי כי אנחנו במטרה להעתיק את האנטנה, לא במטרה להשאיר את האנטנה. זה לא הדיון, אתה צודק. לכן אני מאוד בטוח בבטיחות שלה ושלא נבין שנעשה פה משהו לא חוקי על פי עמדת היועצים המשפטיים. האנטנה המדוברת שיש לה את כל התקנים ואת כל התקנים הבריאותיים של המשרד להגנת הסביבה נבדקה לאורך כל התהליך של ההתדיינות הזאת על ידי כל מיני גורמים, וכל הזמן נאמר שהאנטנה עומדת בתקנים הבריאותיים של המשרד להגנת הסביבה. היא רק לא עומדת בתקן אחד, מרחק.

אין תקן. תדייק. האנטנה מבחינה חוקית על פי כל מה שקיים היום בחוק. אבל אין.

עמדת משרד הבריאות שנמסרה לחבר הכנסת קיש ולא נאמרה לצערי בדיון אבל נמסרה לו עמדת נציג משרד הבריאות שהיה בדיון, שהורדת הפאנלים אפילו, הפאנלים שהורדנו לאור בקשת עיריית חולון, שהסכמנו להוריד, במה שגרם בעצם לחזרה לבית הספר, שההורים רצו ובסוף זה הוסכם. עמדת משרד הבריאות הייתה מאוד ברורה, שהורדת הפאנלים תגרום ליותר קרינה. אמרנו שזה לא הדיון. אדוני, צריך להבין כי עדיין זה חשוב שנבין. הטלפון הסלולרי, כדי לפעול במינימום קרינה,

כולם מחזיקים טלפונים סלולריים, צריכים אנטנות קרובות. האנטנה הזאת שנמצאת שם משרתת אלפי אנשים. דרך הילדים שלנו. הורדתה באופן חד צדדי, אנחנו יכולים להחליט, גם החברות יכלו להגיד בואו נוריד אותה, היה יוצא אלפי אנשים שגם היה להם יותר קרינה.

הרעש הציבורי היה הרבה יותר גדול, רק אנחנו לא רוצים לדמיין אותו. צריך להבין, כולם רוצים במה שנקרא תופעת הנימבי, כלומר מחר אנחנו נמצא מקום אחר לאנטנה כי אנחנו נוריד אותה רק כשתהיה אלטרנטיבה ואנחנו נפעל ברצינות למצוא אלטרנטיבה. אנחנו נצטרך לשים אותו איפשהו. איפה נשים אותו? נשים אותו קרוב לאיזשהו מבנה או קרוב לבית מגורים בהסכמה של העירייה ושל כולם. שם כמובן גם יכעסו. אדוני, דיברת על החטא הקדמון. אני מאוד מתחבר לדברים שלך. גם בנושא תשתית הסלולר היו צריכים להתייחס אליה כתשתית לאומית. המדינה הייתה צריכה להגיד לעירייה ולחברות איפה מותר ואיפה לא, לא להשאיר את זה להתדיינות ביניהם. נכון. כמו תשתית החשמל. היום אדוני יודע וכולכם יודעים, הסלולר היא תשתית שמצילה חיים, בנתיבות,

היא הרגה את הבן שלי. גבירתי, אני לא יכול להיכנס לזה. אל תיכנס. לכן צריך לבוא ולטפל בזה בצורה רצינית ולא להשאיר את כל התיק הזה על עיריית חולון שנהגו,

מבחינת הפעילות מולנו, בצורה מאוד אינטנסיבית, אבל בשורה התחתונה המטרה של החברות הסלולריות היא למצוא אלטרנטיבה אמיתית לאתר הזה. זה למצוא ולהעתיק את האתר הזה.

וההבנה גם לפעילות של ההורים, כי בסופו של דבר אנחנו פה לא חיים בוואקום. יש פה הורים. אני לא יכול לשכנע את יעל שמשמאלי או את תהילה שמימיני שהיא לא תפחד, ואני אסביר לה עכשיו שעות שזה בסדר ויש לי הוכחות שהכול תקין. אני יכול להגיד אלף דברים,

ואני בטח לא אבוא לאם שאיבדה את היקר לה מכל. לא רוצה להיות חס וחלילה. אני מבין לחלוטין. אנחנו במטרה לסגור את העניין והנושא בעצם כבר הוחלט. השאלה זה מתי. יש פה תלמידים מאורט חולון, נכון?

לפני כן,

הזכרתי את המורים, בר-מינן שיישאר בלי תגובה. בבקשה. זו תגובה שהיא חשובה. אם המורים היו, הנה, אני לא חוזר בי. יש להם כוח. אם המורים בחולון היו משביתים את הלימודים דרך המזכ"לית והארגון ויושב-ראש הארגון.

אין ספק שאם המזכ"לית הייתה לוקחת את זה לידיים בטרם השביתה, כולם היו לימין שור. אנחנו בדרך כלל מקבלים מחברי הוועדה הזאת פניות להימנע משביתה ולא לקיים אותה. אני מברך על היוזמה, אדוני. אני לא קורא להשבית, אני רק אומר, אין לי ספק שהיא רק הייתה מרימה קול, כולם היו לימין שור. האמת שגם אם היינו משביתים את הכול, היו פותחים חנויות בשבת. לא קשור, זה לא לעניין.

אני לא מבין מה אתה אומר. אני אגיד לך מה אני אומר. אתה יודע מה אני אומר? אם שאלת וזה מתאים לך, אז אני אענה לך. מאחר שהבאת מן שבאינו מינו ולא קשור בכלל, אז אני אומר לך חד משמעית: לא יתכן, אם זה מסוכן לילדים,

אם המורים חושבים שזה לא מסוכן, שיבואו יאמרו את זה. אבל משרד הבריאות אומר שזה לא מסוכן. אל תפריע לי, אדוני.

אנחנו מצטרפים לדאגת הוועדה לנושא של הבריאות של מי שנמצא בבית הספר. הסתדרות המורים, אין לנו את הכלים לדעת אם זה מזיק או לא מזיק, אבל עקרון הזהירות המונעת מחייב שאם יש חשש או ספק, יבררו את זה כפי שמנכ"ל העירייה - - - מה הייתה עמדת המורים במשבר הזה שהיה? העמדה של המורים היא להסיר את האנטנה. אנחנו מבקשים, אם זה לא דחוף ולא בוער ויש עוד דברים אחרים שיש לנהל בעיר,

ממנכ"ל העירייה הנכבד,

שגם היה מנכ"ל משרד הרווחה, לבקש מהחברות הסלולריות לא להזרים חשמל, בעצם לנתק את האנטנה - - - ואז מכשירי החייאה ואז בנקים? אי-אפשר לנתק עכשיו חצי מהעיר.

אם צריך ליצור שרפה כדי שמישהו ידאג לכיבוי השריפה, אנחנו יודעים לייצר את השרפה, אבל אנחנו מצפים מהרשות המקומית ומהחברות הסלולריות להסיר את האנטנה. תודה, מאיר. בבקשה,

סימי פרץ ובעלי דני פרץ, אנחנו ההורים של איתי פרץ ז"ל.

רוצה לומר כמה דברים.

ואני אמרתי את זה מיליון פעם, היה בריא לחלוטין. הבן שלי ישב בכיתה, ילד מלא שמחת חיים. התחילו לו כל מיני פצעונים בגב שחשבנו שהוא אלרגי, כאבי ראש, סחרחורות,

יש לי בדיקות רפואיות, ואז הוא יום אחד התחיל בזה שמסתובב לו הראש. חשבנו שהילד אלרגי. הוא אומר לי, אימא, הגבינה הצהובה עושה לי לא טוב. בא הביתה, אוכל, מקיא. עשה פיזיותרפיה כי היו לו כאבי שרירים, כל הסימפטומים שאחר כך בדיעבד כשאתה נכנס ואתה לומד ואתה רואה גם דברים מחו"ל, אתה יודע שזה קרינה בלתי מייננת. כבודו, אני רוצה להראות לך שני דברים.

זה איתי הבן שלי. אני למדתי באורט. נכון, כל ועדה אומרים שעכשיו האנטנה 30 שנה. לא, אני סיימתי את אורט. עוד שלושה ילדים שלי סיימו את אורט. לא קרה כלום. כל דור שעלה, מערכת הקרינה יותר גדולה. אני חשבתי שאמרתי דברי שטות כששאלתי על התורן והפאנל.

עכשיו אני רוצה להראות לך, כבודו, משהו. בבית שנמצא, היה גר חבר של הבן שלי שם, שעבר משם דירה, ברח. הוא אומר לי, סימי, את לא יודעת מה הולך בבית הזה.

עכשיו אני אראה לך.

יש לי את זה מצולם. אני רוצה להראות לך מה הולך שם, איזה סכנת חיים. זה לא רק זה. תראה, הבן שלי, אין לי עוד ילדים בבית ספר. זה בשטח פרטי או בשטח ציבורי? שטח פרטי. שאלתי מי מקבל שכירות. נכון, וגם מקבלים ארנונה שם. אני לא רוצה לחשוד בעיריית חולון שהמשבצת הזו - - - כבודו, אני פה

אתה יודע מה השליחות? לפני ארבע וחצי שנים נפטר אב בית מסרטן. איתי נפטר לפני שנה וארבעה חודשים. עכשיו משהו כדי להסב את ועדת החינוך. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כבודו. אם הבן שלי לא היה מגיע לבית הספר חודשיים, היו שולחים לי קצינת ביקור סדיר.

אני אומר לך כמה דיונים קיימתי פה על הקב"סים? אדון סילמן אומר שעיריית חולון דואגת לתושבים. אף אחד לא דפק אצלי עד היום בדלת לשאול, משפחת פרץ היקרה, עברת שנה עם הבן שלכם, תלאות. אתם שנה וארבעה חודשים באבל. מישהו דפק אצלי בדלת לשאול, אתם זקוקים למשהו? אני היום פה בשליחות לזכרו של הבן שלי ולהציל עוד. חודש אחרי הבן שלי נפטרה מורה. עכשיו יש שם מזכירה חולה בסרטן. מורה שעבדה 22 שנים, שיצאה לפנסיה, חולה בסרטן. את יודעת מה הם יענו לך? הם יענו לך, זה תואם את הסטטיסטיקות. רגע, עזוב אותי הסטטיסטיקות. בבניין שלי, שאני גרה בזווית בית הספר, שישה נפטרו ועכשיו עוד שכנה חולה בסרטן. עכשיו אני רוצה רגע להראות לך, אני רק מחפשת את התמונה, ומפאת כבודו של הבן שלי אני לא רוצה להראות לך למה הילד שלי שנלחם שנה, לאן הוא הגיע. אני חייבת להראות לך קודם את החמ"ל הזה שנמצא שם. זה הגדר שמבחוץ.

תסתכל מה הולך, זה בחדר של הבן אדם למטה, בבית. כל קומת הקרקע זה חמ"ל. חס וחלילה יהיה שם קצר, יהיה פיצוץ, למי זה ישליך, על בית הספר? אני שואלת, אני לא יודעת. הוא קיבל אישור שימוש חורג? תראה מה הולך שם.

דני פרץ, אני אבא של איתי. אני לצערי בכל מה שנאמר פה מאוד סקפטי. יושבים פה אנשים שאין לי אלא להצר על כך שמ-1999 ועדת מבקר המדינה ב/50/8 מדברת על אנטנה. 2005, מתקיים דיון בראשותו של יושב-ראש ועדת הפנים, יורי שטרן ז"ל, שאומר מה שאומר בוועדה וטוען בוועדה, ואפשר לקרוא: "לא יכול להיות שיהיו כאלה שירוויחו ויפסידו בגלל תקופה כזו או אחרת של תמ"א". האמירה של התמ"א לפני, תמ"א אחרי, לא רוצה לדבר. מי שרוצה לקרוא וחבל שאין פה יועצים משפטיים, ילך לקרוא את 6.1 בתמ"א, כותב שתוכנית זאת גוברת על כל תוכנית - - - דני, אני לא רוצה להחליף את ועדת - - - בסדר, אז אני לא לשם,

היינו סקפטיים, חשבנו שבאמת זה יקרה. דיברת על המורים, אז המורים הגיעו לסף שצריך לשבות וראה זה פלא, מי מגיע לבית משפט מול המורים להוציא צו? עיריית חולון. הפלא ופלא.

עיריית חולון רוצה להוריד את האנטנה, עיריית חולון רוצה לסדר דברים, אבל עיריית חולון מגיעה לבית משפט כדי להוציא צו מניעה שלא ישבתו בגללה האנטנה, וכאן יושבים ומדברים איתנו. יושב פה בן אדם שאומר לנו, אין בעיה בריאותית. מי שהיה בצבא מכיר בזה שיש אמירה שנקראת גו"ז פלילי, גילוי וזיהוי פלילי. האם הילדים החולים שלנו זה לא בעיה בריאותית? זה מה שהוא חושב, שאין בעיה בריאותית? תודה. סליחה כבודו, רק מפאת כבודו של בני. אני לא רוצה שיגיעו עוד ילדים למצב הזה. זה עשרה ימים לפני שהוא נפטר. שבוע לפני שהוא נפטר. בבקשה, תציג את עצמך. בוקר טוב לכולם, שמי שלומי כהן, אני תלמיד כיתה ח' בבית ספר אורט חולון. אני רוצה לפתוח בזה שצר לי שזאת הפעם השנייה שאנחנו נמצאים בכנסת באותו נושא שקשור לביטחון שלי ושל חבריי ולבריאות שלנו. אני כאן כדי לייצג את רצונם ודרישתם של תלמידי בית הספר,

בתוך המשא-ומתן אנחנו נמצאים ואנחנו מרגישים כבני ערובה, 1,570 תלמידים אשר חשופים לקרינה יום-יומית, מתמשכת ורציפה. רצינו להאמין שלגורמים הנכונים חשובה הבריאות שלנו, שאותם הגורמים עובדים על מציאת הפתרון לבעיה ושהגורמים הללו חושבים על החינוך שלנו ועל הבריאות שלנו, אך לאור ההתנהלות של הגורמים המעורבים, קשה לנו להאמין בכך. אני רוצה שתסתכלו שם על התמונה. אתם רואים את האנטנה. ליד האנטנה נמצאים ילדים שאוכלים ושותים בכל הקפיטריה הבית-ספרית. תחשבו על זה. חמישה מטרים ממרחק של האנטנה ילדים אוכלים ושותים בקפיטריה הבית-ספרית. למישהו זה נשמע הגיוני שאני צריך לאכול ולשתות כשאנטנה תורן מפלצתית יושבת ומטגנת לי את המוח?

אמרת דברים חזקים, אל תצטער שלא אמרת את הכול. שלום לכולם, קוראים לי עמית ברכה, אני לומדת בכיתה י"א/6 באורט חולון. בשיעור אזרחות תמיד אמרו לנו שאזרחות זה קודם כול ולפני הכול להתייחס שווה בשווה לכולם ושלתושבים יש זכות לחיות בביטחון ובשלום. למען האמת, אתמול בדיוק למדנו את זה בכיתה שלי אשר נמצאת 12 מטרים בלבד מהאנטנה. זה הזוי, אני יודעת. קודם כול, לאדם יש את הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו, אז למה לא מכבדים אותנו? למה גורמים לנו להרגיש לא בטוחים בבית ספר שהוא אמור להיות כמו הבית השני שלנו? למה אני צריכה לפחד? אני בימי רביעי לומדת משנת אפס עד שעה 17:00. אני לא יכולה לאכול בקופיקס, אני לא יכולה ללכת במסדרונות. אני מפחדת. 1,500 תלמידים פוחדים. למי את פונה? מי את חושבת שלא דאג לך על פי העקרונות שלמדת

אני לא מרגישה שדואגים לי. אז אני אעזור לך, אשלים לך. משרד החינוך היה אמור לדאוג לך והרשות המקומית שהיא רשות החינוך המקומית, צריכה לדאוג לך, אבל אני שמח. שמעתי את האמירה הזו. אנחנו גם בסוף הדיון נבקש לקבל תשובות מהסיכום של המפגש הזה וכנ"ל לוחות זמנים. את הבגרות באזרחות שלי אני עושה השנה, אבל אני מרגישה שאני כבר הצלחתי אותה. אני למדתי מה זה מאבק דמוקרטי. אני הייתי פוטר אתכם מזה. בהערכה חלופית לוקח - - - מה היא דבקות במטרה, מה הוא שלטון העם

קבוצת הורים יכולים להשפיע באמת על החיים שלנו כמדינה. מה שבטוח זה שאת השיעור להסרת האנטנה אני כבר לא אשכח. אל תדאגי, היא תוסר, אין לי ספק. אני גם שמעתי את דברי המנכ"ל, שמעתי את גם את ראש העיר בשיחת טלפון שהייתה לי איתו, שהוא באמת מעוניין להסיר את האנטנה והוא ימצא את הדרך איך לעשות את זה עם חברות הסלולר. מאיר כהן, בבקשה.

א, התלמידים, אתם מאוד מרשימים. כל הכבוד. עיר הילדים, חולון. תראו, אני זרקתי לתוך השיח שזה לא צריך להיות שיח של טובים ורעים. אני משער שראש עיריית חולון, מההיכרות האישית שלי, לא אחד כזה שיודע שאנשים חולים, ותאמיני, אני מכיר את זה מקרוב, והוא יושב ולא עושה דבר. לפעמים יש מניעות ועיכובים. דווקא בגלל שהייתי ראש עיר ואני מכיר את זה,

אני באמת מכיר גם את מחלת הסרטן לצערי הגדול, אני אומר ליוסי ואמרתי לראש העיר, זה מסוג הדברים שאין בהם שום פתרון אלא להתכנס כעירייה ולקבל החלטה כמה שיותר מהר להעתיק את האנטנה הזאת. אני אומר לך, נציג החברות, אני מציע שבאמת יהיה תאריך נקוב. להערכתי אפשר תוך שלושה חודשים להעתיק את האנטנה הזאת. למה אני אומר שלושה חודשים? ובטח יהיו כאן הורים שיגידו, לא, אנחנו רוצים מחר. יש אישורים ויש אלף ואחד דברים. כשראיתי את החמ"ל הזה, רק להקים אותו במקום אחר. מקבלת גם את השלושה חודשים, העיקר שיהיה נקוב.

אם אתם באמת תדרשו מהעירייה והעירייה תרשום את זה, ותבואו תוך שלושה חודשים לגבי החמ"ל הזה שהוא עניין מאוד פרטי. לצערי הגדול כראש עיר, היו כאלה אנשים שסגרו עסקאות לא דרך העירייה, עסקה פרטית. משכירים את זה כדירה פרטית. היות וגיליתם את זה והיות ויש סרטון כזה, ילך לשם פקח של העירייה, גם את זה אפשר לפתור, אבל הכי חשוב זה לצאת כאן עם החלטה שבעוד שלושה חודשים, אדוני בודק את זה, יש איזה דיון ואנחנו מוודאים שהאנטנה הזאת לא נמצאת שם. זה בית ספר מצוין. לפי דעתי בית הספר הזה הוא באמת אחד מבתי הספר הטובים.

קודם כל אני מברכת על הדיון. היה גם דיון בוועדת הפנים שגם בו כמובן השתתפתי. אני קודם כל באה לחזק את התלמידים, את ההורים. אנחנו לא ניתן למצב הזה להימשך. אני קוראת לך,

לדרוש טיפול בעניין בסדר עדיפות מיידי מראש העיר, מהחברות. אני ראיתי את המכתב שהשיבו החברות הסלולריות ליושב-ראש ועדת הפנים. זה פשוט בושה שכך הם השיבו לו. אני באמת אומרת, ההבטחות שניתנו עוד ליושב-ראש ועדת הפנים הקודם-קודם, חבר הכנסת יורי שטרן ז"ל לפני הרבה שנים, שכל האנטנות שסמוכות לבתי ספר יוסרו, לא קרה.

צריך לפתור את זה, ואתה יודע מה הכי מדאיג אותי? שבית הספר הזה, אם זה לא יפתר, זו אולי תהיה דוגמא די בולטת, אולי ראשונה בישראל של בית ספר שייסגר בגלל בעיה סביבתית, כי לא נרשמים ילדים לבית הספר הזה והם שובתים.

אני מודה להורים על היוזמה ועל המאבק הנחוש. אני מודה לתלמידים שבטעימה קצרה נתנו לנו לטעום מה זה איכות של הדור הבא שלנו. הנחישות, העוצמה. הדברים נאמרו בצורה ברורה עד כדי כך שלא היה צריך להמשיך. אני גם משתתף בצער משפחת פרץ. אני פה כדי שלא יהיו עוד דברים כאלה. בעזרת השם. כשאני אומר אני, זה הוועדה. אני שמחתי לשמוע את הודעת עיריית חולון על הישיבה ביום חמישי.

מגבה את זה בשיחת טלפון שהייתה לי עם ראש העיר שהביע את שאיפתו להעתיק את האנטנה הזו כמה שיותר מהר. אני מודה גם לחברות הסלולר שלא מתעקשות אחרי כל מיני חוות דעת מקצועיות ומשפטיות כאלה ואחרות, אלא ממקום של רצון טוב. התמונה מדברת בעד עצמה. אף אחד לא יכול לחיות בשקט ובשלווה עם תמונה כזו, עם מצב כזה. מה להגיד לכם? אני כבר יכול לתאר לכם את קווי האופי של בעל הדירה שהשכיר אותה. אני גדלתי בשכונה ד בבאר שבע, אני אגיד לכם. משרד החינוך, אני רוצה

הפניות שלכם למשרד להגנת הסביבה ולמשרד המשפטים, ואת העמדה המקצועית שלכם. יכול להיות שאתם סוברים שמרחק כזה הוא סביר לתיקון התקנות. אני רוצה העתק, להיות מכותב במכתב שמשרד החינוך דורש לתקן את התקנות. יוסי, מנכ"ל עיריית חולון, קודם כל זה לא מובן מאליו ששלחו את המנכ"ל. זה מראה גם שהעירייה יחסה חשיבות לדיון. לפעמים מספיק שאתה שם את הדיון על סדר-היום, הדברים נפתרים, אבל מאחר וזה נושא מורכב מאוד,

יש פה דיון ביום חמישי. אני קורא לכם לעשות הכול למצוא בהקדם האפשרי את הזמן. אני רוצה לקבל העתק מהסיכום, מה שהיועצים המשפטים שלכם יתירו לכם לשלוח לנו, אבל מה שנוגע ללוחות זמנים, לנחישות בסוגיה הזו, לקבל את זה. אני לא רוצה לבוא ולומר לכם, רבותיי, 20 יום, 30 יום.

רק למצוא חלופה,

חבר הכנסת מאיר כהן אמר שלושה חודשים. שלושה חודשים זה זמן סביר. במידה והתהליך התחיל וגם ההורים יבינו שהתהליך התחיל ויש הקמה ונתקע פה בדרך, לא יעמדו,

אבל אני קורא לכם, שלושה חודשים, לעשות הכול כדי שהאנטנה הזו כבר לא תהיה שם. תודה רבה לכולם. הוועדה תמשיך לעקוב אחרי זה. הישיבה ננעלה בשעה 10:37.